צוהריים טובים,

אני מבקש לסכם את הישיבה הקודמת. עצרנו בסוף עמוד 1411. היו כמה נושאים

שאלה כללית לגבי ההצעה הזאת שחל עליה דין רציפות משנה